צוהריים טובים, אנחנו ממשיכים בעצם את הישיבה של הוועדה המיוחדת לפניות הציבור, אנחנו הולכים לסעיף הבא שיש לנו היום על סדר היום, זו ישיבת מעקב לישיבה שקיימה קודמתי בתפקיד, ב- 22.2.2020 שבו דווח לנו שמשרד הבריאות הקים צוות בין משרדי, שיבחן, יגבש המלצות. אז נתחיל, הנושא הוא המחסור בשירותי ניידות טיפול נמרץ, ערבה, גליל, בית שמש, בית שמש הוא נושא חדש שנכנס פנימה לתוך הוועדה, ונשמח לשמוע ממשרד הבריאות קודם, ואז נעבור לנציג מד"א, גילוי נאות, חיות גילתה בגילוי נאות ש - - אז אני מוקף עם מד"א מבית שמש ועד, יש לי אח בבית שמש במד"א, יש לי בן בירושלים במד"א ויש לי גיס איפה הוא? בירושלים גם. הא בירושלים, טוב זה רונן יעדכן אותי איפה הוא, אז אני מוקף מכל הכיוונים, משרד הבריאות, ואני אומר לפרוטוקול, אף אחד מהם לא דיבר איתי על הדיון הזה קודם ואין לי מושג, הכל בסדר,

בוקר טוב, קטיה קיל משרד הבריאות. באמת בעקבות הוועדות הקודמות שהיו, בעצם הוועדה לפניות הציבור ביקשה מאיתנו,

להקים איזו שהיא וועדה, אנחנו הקמנו וועדה שבאמת כוללת גורמים גם מהמשרד, גם מיועצים חיצוניים, החל מיועצים מקצועיים, כמובן מגן דוד אדום היו חלק מהוועדה הזאת, והוועדה כן התמקדה בניידות טיפול נמרץ ובאזורים מסוימים, אבל אנחנו באמת לקחנו את זה איזה שהוא צעד אחד קדימה, ודיברנו בוועדה בעצם על פריסת כלל האמבולנסים וכלל ניידות הטיפול נמרץ בארץ. עכשיו את הוועדה בעצם הקמנו כבר באוגוסט, והוועדה קיימה מאז מספר מפגשים, אנחנו ממש הסתכלנו על הפריסה הכללית וניסינו להבין באמת, איפה ממוקמות נקודות שבעצם מגן דוד הציבו איזה סוג של ניידות טיפול נמרץ, בנוסף איפה נמצאים כוננים, גם הם נותנים בעצם את המענה הראשוני, תוך כמה זמן הם מגיעים, תוך כמה זמן הניידת מגיעה כדי להבין בעצם את התמונה הגדולה. המטרה באמת הייתה לעשות איזה שהוא מיפוי, יש איזו שהיא מערכת שאנחנו כרגע בתהליך של בנייה, עוד מעט אודי קצת ייתן לנו כמה מילים על המערכת, אבל בעצם אנחנו רוצים, חלק בעצם מהתהליך של הוועדה, הייתה באמת להבין לא רק מה קורה בארץ אלא גם מה קורה בעולם, כדי להתאים את עצמנו ולראות, איך אנחנו יכולים בעצם לתת לאזרח את המענה הטוב ביותר, באמת המענה הטוב ביותר. הוועדה עדיין בתהליך של באמת - - אני כישראלי גאה במערך הישראלי, אני חושב שהוא הרבה יותר טוב מאשר מקומות, לפחות שאני ביקרתי בעולם. אז המערך הישראלי הוא באמת מצוין. באמת ברמה אחרת, לא הייתי מציע להשוות אותו למה שקורה בעולם.

אנחנו כן רוצים פשוט להבין איך דברים עובדים, כי אנחנו תמיד בעד בכל זאת לראות ולבדוק איפה, גם איפה אנחנו נמצאים, וגם תמיד לראות אולי יש - - לפחות אני מכיר את ניו יורק, וניו יורק זה מזעזע פשוט לא ממליץ לאף אחד להגיע לצורך באמבולנס, אולי הוא יימצא איזה ארגון מתנדב, אבל אם הוא יצטרך אמבולנס הוא בצרות צרורות. דרך אגב, כל העולם בא ללמוד מאיתנו. נכון נכון, לא באמת ההתנהלות בארץ היא באמת מאוד מאוד מאוד טובה, אבל אנחנו תמיד בודקים איפה עוד אפשר להשתפר, ואיך אפשר באמת להגיע יותר מהר ולתת את המענה המהיר יותר, וזו בעצם הייתה מטרת הוועדה. אנחנו ממש ישבנו בכל דיון, ובחלק מהדיונים התמקדנו באזורים מסוימים, בחלק בסוג הניידות, ניסינו להבין את ההבדל ברמות הדחיפות, שעוד מעט גם מד"א יגיבו ויגידו כמה מילים גם על כל מיני שינויים שהם עושים ועל חלק מהתהליך, אבל אנחנו כרגע בעצם בתהליך שכמובן לא סיימנו אותו, יש לנו תוכנית עתידית איך אנחנו ממשיכים, כמובן שאנחנו גם צריכים לבחון את ההיבט התקציבי, עכשיו עם כל השינויים אנחנו צריכים באמת לראות איזה תקציב יהיה פה, איפה אנחנו רוצים לפתוח את הנקודות, כמה נקודות, איזה סוג ניידות, ובאמת לראות איך ניתן את המענה. אז אני גם אם את מעלה את הנושא התקציבי, אני מכיר את זה יותר מהמציאות בשטח, פחות מדיונים בכנסת. הנושא הזה שכל שנה פתאום מספיק השירות כי לא תקצבו, ואז מתחיל שאילתות בכנסת ומנכ"ל משרד הבריאות מתערב וזה, אנחנו בתוך האירועים האלה כרגע או שאנחנו פתורים השנה מהאירוע השנתי הזה? קודם כל מגן דוד אדום ממשיכים לתת את הפעילות תמיד, הם תמיד ממשיכים לעבוד. אז אולי השאלה תהיה מופנית למגן דוד אדום, האם אנחנו צפויים עוד פעם לאיזה שהוא? לא, מה שאתה זוכר זה על הפעילות ביהודה ושומרון, שבעצם היא זאתי שבהסדרים קואליציוניים ואחרים. רונן בשרי מנהל אגף מבצעים במד"א. אז למזלנו בשניים האחרונות לא נדרשו לזה, זה לא אומר שלא נדרש, תלוי מה יהיה בתקציב הנוכחי, ומה בהסכמים הקואליציוניים נכנס או לא, אבל זה היה עקב אכילס של צמצום, מכתבים,

אבל בפועל דרך אגב אף פעם לא צמצמנו, כי בדקה ה- 99.9 נמצא התקציב.

אנחנו נחזור אליך רונן, אני מבקש מאודי להציג איפה אנחנו נמצאים, איפה הוועדה הבין משרדית הזאת או הוועדה המשרדית או הבדיקה, הוועדה שבודקת את זה,

איפה הגענו מאוגוסט עד היום. שמי אודי גלבשטיין, אני מנהל תחום שירותי חירום והצלה, אני בראשית הדברים רוצה להגיד תודה, כי מבחינתנו, אני וקטיה ברשימת המשאלות שלנו, אחד מהדברים זה לטפל בנושא הזה, ולא רק לטפל בנושא הזה כדי לתת תשובה, אלא באמת לבחון את זה לטיפול לטווח ארוך לשנים הבאות. אז זה נתן לנו איזה שהוא יכולת לבוא ולתעדף את זה ברמת המשרד. אז מבחינת הוועדה, באמת הוועדה התכנסה, היא דנה בצורה רחבה הרבה יותר ממה שנתבקשנו, כמו שנאמר על ידי קטיה, ובנוסף הקמנו גם מערכת טכנולוגית, שהיא בעצם עוזרת לנו לבצע את הבדיקה של הנתונים, היא מראה לנו את הפערים בצורה גיאוגרפית, זה מערכת GIS שהוקמה בשיתוף עם הנתונים שקיבלנו מהחברים במד"א. אנחנו לוקחים בתוך המערכת הזאת המון שיקולים של מרחקים לבתי חולים, גודל יישובים, נתונים שמגיעים מהלמ"ס, אנחנו מקבלים תמונה של פריסת אמבולנסים של מד"א, אנחנו רומים להוסיף פה שכבה של כוננים של רפואת חירום, אנחנו חושבים שיש מקום לשים פה שכבות של חברות אמבולנסים נוספים, יש פה את שירות הפריסה של השירות המוסק. זאת אומרת שיש פה באמת איזו שהיא מערכת שבוחנת את הנושא הזה הרבה יותר רחב ממה שאנחנו תכננו מלכתחילה. הנושא גם של חדרי המיון, הדשבורדים שיש לנו של חדרי המיון, הבקרות שאנחנו עושים במסגרת העבודה הנוספת שלנו על חדרי הטראומה במדינת ישראל, הכל נכנס פה למכלול השיקולים, ולכן מבחינתנו יש כאן היום הזדמנות לקדם את הנושא הזה, ולהביא את הסטנדרטים האלה לסטנדרטים באמת הרבה יותר טובים ממה שקיימים כיום. כמו שאמרתי, המלצות הוועדה עדיין לא סופיות ועדיין צריכות לעבור את אישור ההנהלה, וגם יש כמובן היבטים תקציביים שצריך לדבר עליהם, אבל כמו שבאמת נאמר פה על ידי מד"א וזה מאוד חשוב לזכור את זה, השירות ממשיך, השירות כל הזמן גם נפתח, השירות כל הזמן נבחן בלי קשר להמלצות הוועדה. מד"א מתוקף תפקידו הסטטוטורי בעצם, צריך לוודא שכל אזרח במדינת ישראל מקבל את השירות, לא משנה איפה הוא גר, לא משנה איפה הוא נפצע, לא משנה איפה הוא מרגיש לא טוב,

נכון שיש מקומות מסוימים שזה טיפה קצת יותר מהממוצע הקיים, והממוצע הלאומי כמעט בכל מקום היום, מאוד מתקרב לסטנדרט שאנחנו רומים לראות אותו, באמת מאוד מתקרב, בהרבה מקומות, גם במקומות רחוקים, אבל תמיד יש חריגים, אנחנו נטפל בזה, אנחנו מחויבים לטפל בזה כמשרד הבריאות, ומד"א נראה יותר חדור מוטיבציה לטפל בזה מאשר אצלנו, זה מה שהם עושים, זה המהות של הארגון הזה. ולכן אני באמת חושב שבחודשים הקרובים אנחנו נתחיל להראות איזו שהיא פעילות טיפה יותר טובה, תלוי שוב, באישור ההנהלה, באישור התקציב, אבל אני חושב שבסוף השירות הזה ילך וישתפר, המדינה שלנו גדלה, השירות והצורך בניידות טיפול נמרץ ובאמבולנסים רגילים, הצורך הזה גדל, גם האוכלוסייה מזדקנת, זה משהו שהמשרד מבין,

ואני מקווה שהמלצות הוועדה האלה באמת יעשו את - - אני אנסה להתמקד בכמה שאלות קצרות, א' האם יש איזה שהוא שינוי בנושא שהועלה בוועדה הקודמת למען ההגינות, הנושא של הגליל והערבה, והנושא של בית שמש, האם תוך כדי תנועה, אחד.

מה ידוע לך עד כה, לא כעמדה מחייבת כי גם תקציב המדינה עוד לא עבר,

האם זה נמצא בתוך הלופ היום של המשרד פחות או יותר ההמלצות שלכם, או שזה מנותק מהדיוני תקציב שנמצאים כרגע, הולך להגיע לפה בעוד שבועיים תקציב, האם זה נמצא בפנים? זה לא נמצא בפנים? חלקו נמצא בפנים? זאת אומרת ממה שאתה יודע, מה עמדת הנהלת המשרד בנושא הזה? זאת אומרת באיזה עדיפות? זה נמצא בתוך סדרי העדיפויות? זה נמצא לקראת 2024 ולא 2023? איפה אנחנו נמצאים? מבחינתנו הדבר הזה, הצורך לתיקון את הפערים שעלו פה, הוא מבחינתנו מידי כמובן, העלנו את זה להנהלת המשרד, אני לא יכול להגיד לך איך זה ייכנס לדיוני התקציב כמובן, זה לא סמכותי כן. לא, מה שאתה מקבל מהתגובות שאתה מקבל מהנהלת המשרד,

מאוד מאוד קשובים לנושא הזה, מאוד מבינים את הפער הזה, אנחנו יכולים לומר פה. מדובר במשהו דרמטי?

מדובר במשמעות דרמטית תקציבית או שזה משהו שהמשרד יודע להתמודד? זאת בדיוק הסיבה שלא יכולנו להציג את הנתונים כרגע, כי יש לנו איזה שהוא רושם ראשוני שצריך להיבחן יחד עם מד"א כמובן, הם גם עושים את שיעורי הבית האלה, יש כמה כלים נוספים שצריכים להוסיף, ואני מזכיר, עלות של הפעלת ניידת טיפול נמרץ זה סביב ה- 3 מיליון שקלים,

אם צריך 100 ניידות תעשה את החישוב לבד, אין לנו את הנתונים הראשוניים עדיין לבוא ולהגיד אנחנו צריכים 100 אמבולנסים, 200 אמבולנסים, 300. אבל ככל וההמלצות האלה יתקבלו על ידי הנהלת המשרד ויהיה לזה בסוף תג מחיר, אנחנו נשקף את זה, אני באמת רוצה שוב להבהיר, ואני בטוח שגם מד"א יגידו את זה תיכף, העבודה פה נמשכת כל הזמן, הנה הזכרת קודם את הנושא של הערבה, יש שם את האמבולנס של יוטבתה. אני אתייחס לערבה, אז לאור הדיונים שהיו והפניות, אז הוספנו תקן בספיר, השלמנו את האמבולנס ל- 24/7 שהוא היה רק 12 שעות, ואותו דבר ביוטבתה, שהיה 12 שעות. אז יש לך ביוטבתה ואיפה עוד אמרנו? ובספיר, בספיר זה שתי הנקודות שהן היו רגישות, והאמבולנס ל- 24/7. זה אחרי בחינת הנתונים, וזה תחת הבטחה שההשלמה הזו כן תתוקצב, לא תוקצבה כמובן אבל עדיין האמבולנסים פועלים, ולא הפסקנו את השירות שלהם,

אני מבין שגם גליל היה, יעל בגליל היה איזה שהוא שינוי מאז הוועדה הקודמת? בגליל אני יכול להגיד שפתחנו ניידת טיפול נמרץ במסעדה ובבית ג'אן, בית ג'אן הוא בהחלט בתקציב מדינה בהחלטת ממשלה, 50% והוספנו עוד אמבולנסים, אני פשוט לא זוכר, אבל בהחלט היה איזה שהוא, והכל מתוך הכנסות ומתקציב מד"א ככל שיכולנו, הרחבנו, פרסנו ובטח אתה תשאל אותי על בית שמש, אז כמובן גם בבית שמש הגדלנו את התקנים בהתאם ליכולות הכספיות. מה קורה כרגע בבית שמש? אז אני אתן סקירה קטנה, א' בית שמש כמו שאתה מכיר מתפתחת, והעיר, העיר החדשה אני קורא לה, אתה יודע יש את המפלס.

בדיוק, כל שכונה שם כבר הופכת להיות כמו ירושלים, היא ענקית, אז אני נותן עכשיו את הסקירה נכון להיום, וזה אחרי התוספות לאור הגידול שהיה. אז אם אני יכול לסבר את האוזן לכולם, אז בבית שמש עובד אט"ן 24/7, הוא בתחנת מד"א הוותיקה, פלוס אמבולנס 24/7, זאת אומרת נט"ן ולבן 24/7, ותגבור יש אמבולנס משמרת בוקר וערב בימים א' עד ה', השנה הזו הרחבנו את הפעילות שלו, היה רק בוקר ואנחנו הוספנו לבוקר ערב, ומע"ז ברמת בית שמש יש אמבולנס שאנחנו ממירים אותו לטלמדיסין מה שנקרא, זה אומר שני אנשי צוות, פרמדיק ונהג שזה בין הלבן לבין הנט"ן, אז יש עוד דרגה שזה ביחד עם שירות לאומי או שירות אזרחי, תתקן אותי אם אני טועה איציק. ניידת טיפול נמרץ מבחינתנו. מבחינתנו

כן בדיוק וגם שם הרחבנו את הפעילות של האמבולנס הלבן, לבוקר ערב א' עד ה' כמובן ויום שישי בוקר - - מה הפער לדעתכם של בית שמש, מבחינת המספרים? כרגע הזמנים הם סבירים והם טובים, אני יכול לעדכן אותך, שמבדיקת הממוצעים אז הממוצע למקרה דחוף של אמבולנס לבן זה 10.5 דקות לבית שמש, והממוצע לנט"ן זה 9.21 דקות שזה בהחלט סביר, עכשיו זה להגעת האמבולנס, כמובן שלפני זה

סתם בשביל לסבר את האוזן, מה הממוצע שלכם בירושלים? אותו דבר, הזמנים בבית שמש, לא רוצה להגיד בכל הארץ אבל זה בהחלט מצביע על ממוצע ארצי פחות או יותר בערים, לא בפריפריה, להגיד לך שהנתונים האלה יישארו אני לא יודע להגיד לך, כי ההתפתחות של העיר היא פשוט משמעותית וכל הזמן - - אלפי יחידות דיור שמתאכלסות כל הזמן, זה אתגר שבית שמש מתמודדת איתה כל הזמן, נציגת האוצר יש כאן? משפט אחרון, בבית שמש יש עובדים ומתנדבים באמת מקצועיים, והם לוקחים אמבולנסים ויוצאים מהבית שזה הזמנים הם טובים, כאשר אתה יודע שבית שמש מפונה לירושלים, הזמן פינוי ושעת הגעה לחזרה זה יכול לקחת כשעה, ולכן יש עובדים ומתנדבים שלוקחים אמבולנסים הביתה, וברגע שהניידות יוצאות הם ישר קופצים למקרים ומגיבים. זאת אומרת שיש לכם גיבוי לאותם ארבעה אמבולנסים שדיברת עליהם,

בדיוק, כל הזמן יש אמבולנסים כוננים ומתנדבים על אופנועים, באמת בית שמש התברכה במתנדבים ועובדים באמת שאכפת להם מתושבי העיר וזה יאמר לזכותם, אבל זה לא בא במקום תקנים ותקציב שנדרש ככל שהעיר תתפתח וכיוצא בזה.

קיבלנו תחנה ברמת בית שמש, זה גם לקח הרבה זמן, אבל יש לנו כרגע תחנה שמה ונצטרך כנראה עוד מקומות בחלק היותר דרומי של בית שמש שנפתחת, והשכונות החדשות שכל בניין שם זה עיר שלמה אפשר להגיד. יש פה נציג של האוצר? גיל, זגן מנהל מרכז רפואי העמק, אני רוצה להתייחס לשתי נקודות, אחת הכללי. שאלתי אם יש מישהו מהאוצר, אין מישהו מהאוצר. שירותי בריאות כללית, אני מאלה שצריכים את האוצר. דבר ראשון, באילת ביוספטל, בסיוע באמת סיוע של המדינה, אז הוקם איזה שירות של מסוק שמפנה,

מסוק שמפנה את המפונים ליוספטל, זאת אומרת יש איזה שהוא יתרון הכרה ביכולת של יוספטל לקבל נפגעים, וטיפול ראשוני ומעבירים אותם צפונה לסורוקה שזה בהחלט מכפיל כוח הסיפור הזה, זאת אומרת באזור, בהיקף של אילת יכולים לפנות ליוספטל ומשם מפנים צפונה. אני רוצה להתייחס לנקודה בגליל, אני תושב טבעון, עובד בעמק ומתייחס לכל הגליל, בגליל אין מחסור של לא אמבולנסים ולא ניידות טיפול נמרץ, זה גם עלה בוועדה הקודמת, הבעיה בזרימת המידע, זאת אומרת לא כולם מקבלים את כל המידע על מה שיש, זאת אומרת אין שליטה מרכזית על הפיזור של האמבולנסים, יש המון המון אמבולנסים, המון ניידות טיפול נמרץ ביישובים הערביים, בטבריה, בצפת, מגדל העמק,

הבעיה היא שאין שליטה מרכזית, ואני מקווה שזו תהיה התוצאה של הוועדה. שבסוף תהיה זמינות, שידעו מה הזמינות של כל אחת מהניידות ולאו דווקא של מד"א, ויידעו להעביר את המידע הזה, כי נכון להיום אין שליטה על הסיפור הזה, המידע לא עובר בצורה טובה, יש אירועים שבהם מגיעים עדות בתור מי שיוצא גם לשטח, מגיעים מספר אמבולנסים, מספר חברות, ומתברר אחרי זה שבאזור אחר היה אירוע ולא הגיעו, אז זה סיפור שהוא לא חדש, אבל צריך סוף סוף לעשות לזה יישור קו. אבל מהדיונים הקודמים שאני מכיר מוועדת בריאות מהקדנציה הקודמת, היה שהמידע היום על פי כללים של משרד הבריאות, הוא כן זורם לכולם באותה מידה, אני מבין שיש פער. בעצם כשיוצאת קריאה באזור אתה אומר שלא כולם מכירים? לא כולם מקבלים אותה, לא כל הגופים הרלוונטיים, לא כל הכוננים הרלוונטיים, לא כל הנט"נים הרלוונטיים מקבלים אותה בזמן סביר, המידע קיים הוא לא תמיד עובר, הוא לא תמיד משותף, אני לא מאשים גוף אחד או אחר, אני מדבר על סך הכל כל המידע, צריך לעשות שיהיה איגוד, איגוד של המידע הזה, מוקד מרכזי שיידע, שיהיה לו מעקב אחרי הכוננים של כלל הארגונים ושל כלל הניידות, ושל כל הניידות טיפול נמרץ ושיידעו לטפל בזה. שוב, הזמנים התקצרו בהרבה, כי באמת שוב באזור שלנו מבחינת יכולות, יש יכולות אין ארגון, אין ארגון טוב. אתה רוצה להתייחס? כן, אפי פלדמן איחוד האמבולנסים הפרטיים, בהמשך למה שהוא אמר ולא תיאמנו למרות שישבנו יחד, אבל העליתי את זה גם בוועדה הקודמת ולאחר מכן גם הוצאנו מייל עם בקשה למשרד הבריאות. יש את ההסדר שעובד בין, עובד או לא עובד בין איחוד הצלה למד"א על שיתוף המידע לכוננים, אבל מעבר לזה כמו שהוא ציין, במיוחד באזור של הגליל, במיוחד באזורים הקשים האלו שבהם מדברים כל הזמן על החוסר, יש מאות מאות ניידות, שם בצד שנייה את הכוננים, כוננים זה איחוד הצלה, אני מדבר כרגע על ניידות, אמבולנסים וטיפול נמרץ שהם כולם מורשות על ידי משרד הבריאות, ונכון להיום אין שום חיבור, אלא אם כן הם שמעו ממישהו ששמע ממישהו ומוזנקים למקום ויוצאים, וזה דבר שיכול לפני תקציב ומבלי לגרוע בזה שצריכים לעבות את מד"א ולהוסיף להם ולאף אחד לא אמור להפריע. אבל פשוט במשאבים הנוכחים הקיימים כיום, זאת אומרת ברמה של ללחוץ על כפתור ולהפעיל גם אותם, שום דבר לא נעשה, ואני שומע שמשרד הבריאות חושב גם על זה בוועדה שלו, אבל בינתיים הם כולם לא יודעים על המקרים, או שנודע להם או שמחייגים אליהם במקביל. זה אולי לא המסגרת של הדיון, בקצרה אני זוכר מהדיונים והייתי באותם דיונים ערים שהיו ערים שהיו בוועדת הבריאות, למיטב זכרוני יש רישום מסודר שמד"א מנהלת אותו אבל עבור משרד הבריאות כרגולטור, והמידע אמור לזרום על פי אזורים,

האמבולנסים הפרטיים לא בתוך הסיפור? אז אני אסביר ברשותך, קודם כל אני חולק על הדברים כמעט באופן מלא אפילו על מה שנאמר, אני אסביר שוב, מגן דוד אדום בישראל, ארגון הצלה לאומי מתוקף חוק, זה התפקיד שלו, היום אתה כאזרח מתקשר 101 אתה תקבל ניידת של מד"א. יש שכבה נוספת שמופעלת במתווה שמשרד הבריאות מפעיל וזה נקרא מתווה הכוננים, הכוננים האלה יכולים להיות אנשים שרוכבים על אופנוע, יש לאיחוד הצלה מעל 1000 כאלה, למד"א יש כ- 600, 700 או אפילו טיפה יותר, אני כבר לא זוכר את המספר המדויק. כרגע התחרות עברנו כבר, התחרות על מסוקים. נכון, זה נקרא שכבת הכוננים, בשכבת הכוננים האלה נכללים גם חברות האמבולנסים הפרטיות שמרביתם, ואתה אומר כולם לא מחוברים, אני חולק לגמרי על הדבר הזה, ואני בכלל לא מבין איך אתה מעז להגיד דבר כזה,

אתה בעצמך יודע שאתה כונן בחברה וזה לא סביר להגיד את האמירה הזאת פה. אין היום כמעט, יש אולי בודדים שמתקשים היום, ואנחנו עובדים קשה מאוד כדי לחבר את כל הכוננים האלה, אני מקבל באופן אישי פניות מאנשים ל- SMS שיש להם תקלה ואני מטפל בזה באופן אישי, וגם הבחור שיושב פה, אנחנו עושים את זה 24/7. זאת אומרת, חדר המצב היום של מד"א מחובר לכל הכוננים האלה? הכוננים עובדים באפליקציה, להגיד שהאפליקציה הזאת עובדת ב- 100% מהמקרים אני אתקשה, אבל ב- 95% מהמקרים היא עובדת והיא עובדת טוב. ובסופו של דבר צריך לזכור רק נקודה אחת מאוד פשוטה, אנחנו יש לנו המון כבוד והערכה לחברות האמבולנסים הפרטיות, שבמספר הם באמת מאות והם נותנים שירות לתושבי מדינת ישראל, אבל הם לא גוף שמטרתו הראשוני זה לספק שירותי חרום, פינויי חירום, הם עושים כל מיני העברות, הסכמים עם חברות כאלה ואחרות, והם לא מחוייבות לצאת לקריאה, אם תהיה קריאה והוא ליד אז הוא ייצא, אין שום בעיה הוא יקבל את הקריאה.

אני מראש הקדמתי ואמרתי זה שני דיונים,

אתה מכיר וזה פשוט היה חשוב לדייק את הדברים. אני מראש אמרתי, זה שני דיונים זה לא הדיון כרגע, את מה שהוא העלה זה נקודה נכונה, אם יש, יכול להיות שבירושלים ובבני ברק זה זה יותר עובד, יכול להיות שבגליל פחות עירני, אני לא רוצה להתבטא, אבל אני אומר אולי בגליל זה פחות עובד, פחות עובד הנושא של הרישום של הכוננים, יכול להיות שצריך לעשות בדיקה כזאת. רק אתן לך דוגמא, אין לי בעיה, שלא יתפרש אחרת, אבל ביום שיהיו אמבולנסים פרטיים בכביש הערבה שיתנו מענה לתאונות דרכים, אז אני מבטיח לך שהם יופעלו. אני מציע לא לערבב, אני שואל שאלה נקודתית שהעלה את זה סגן בית החולים שאמר, תעשו בדיקה באזור הצפון, האם הרישום של הכוננים עובד כמו בירושלים וביתר עילית ובבית שמש, ושמה תאמין לי אם יהיה פעם אחת כונן שלא יקבל כל הכנסת תבער, לגליל שבסדר כונן לא קיבל לא קרה כלום, תעסו בדיקה, זה כל מה שקיבלתי ובוא נשאיר את זה במסגרת הזאת. אדוני היושב-ראש, זה לא שתעשו בדיקה, אנחנו עושים בדיקה כל יום, יושבים פה חברים ממועצה אזורית תמר, אני מכיר פנייה ממנכ"לית, מישהי ממשרד התיירות שהעבירה דרך מנכ"ל לבדוק את הנושא הזה של פריסת אמבולנסים במועצה אזורית תמר, אני מכיר היטב את המועצה, אני עבדתי שם כפרמדיק, ובדקתי עם נקרא לזה עם שכבת הכוננים, אין שם אפילו לא אמבולנס פרטי אחד, אין שם אפילו לא כונן אחד של איחוד הצלה ויש שם רק מענה של מד"א, אז אני חייב שוב להבין. לא אבל הוא אומר, באזור העמקים. דרך אגב, אני מסכים אם מה שאמר ד"ר הירשהורן לגבי פריסת האמבולנסים בגליל אין שום בעיה, אני רואה את הנתונים, מד"א פה מכירים, אנחנו לא רואים בעיה של פריסת אמבולנסים. אז הוא אומר, הנושא של שכבת הכוננים, שמה יכול להיות, אמרתי בסוף, בגלל המערכת של הייתי אומר האינטריגות הפוליטיות, יכול להיות שבירושלים ובאזורים האלה זה הרבה יותר, יכול להיות שבדיוק בגלל הדבר הזה שבתמר אין, אבל אולי באזור של העמקים, בצפת, בטבריה באזורים האלה יכול להיות שיש יותר, ויכול להיות שצריך לעשות אולי איזה שהוא מעקב בעניין הזה. ביום שתהיה לי סמכות לבוא ולהגיד אתה צריך לפתוח חברת אמבולנס פרטית במועצה אזורית תמר כי אין, אז אני אוכל לעשות פריסה שוויונית.

אבל אנחנו עוד פעם קופצים מדיון לדיון זה בסדר גמור, אבל הוא מדבר על ניצול מירבי של הכוח שנמצא של הדבר הזה. אין בעיה, אנחנו נפעיל אותם במידת הצורך, אבל צריך לזכור שגם הם פועלים,

הם מקבלים את הקריאות האלה במסגרת הכוננים, הם אפילו מפנים בעצמם את הנפגעים לבתי חולים. ולכן חשוב להסביר את זה, שזה משהו שמבחינתנו ככל ויהיו טענות מחברות אמבולנסים ומכוננים שהם לא מחוברים למערך הכוננים, אנחנו נטפל בזה באופן מיידי. אין שום מנגנון שמחבר אמבולנסים פרטיים למעט אם הם גם כוננים באיחוד הצלה, על זה דיברתי. סליחה, אם הוא לא באיחוד הצלה? הוא לא יכול להתחבר, אין לו שום מנגנון, על זה פנינו ועל זה דיברתי, אני עצרתי כשהוא אמר, נכון להיום למרות בקשה רשמית שעברה מאיתנו איחוד האמבולנסים והצענו לתכלל את זה, שכל אותם נהגים, חובשים, פרמדיקים שנמצאים בחברות הפרטיות והם לא באיחוד הצלה, שהם גם יוכלו להיות מחוברים למערכת הזו, זה הפער כרגע, אז להגיד שזה לא נכון, מי שגם באיחוד הצלה יש לו את המידע דרך איחוד הצלה. על מי אתה מדבר שלא מחובר כיום לפי מה שאתה יודע, אמבולנסים פרטיים? אמבולנסים פרטיים, גם איחוד הצלה לא מקבל, גם באיחוד הצלה לא מקבלים בזמן,

אני לא מייצג אף ארגון, אבל הטענות שלא מגיע, לא מגיעים תמיד קריאות, הרבה מאוד כוננים טוענים שהם היו במרחק של קריאה של דקות והם לא מקבלים את המידע, וזה משהו שרץ כל הזמן גם בימים אלה, וגם מעדות שלי אני יכול להעיד שיש אירועים שאליהם מגיעים אמבולנסים מכל מיני חברות, ואירועים אחרים שאני מוצא את עצמי לבד בשטח כי אף אחד לא הגיע, למרות - - העסק צריך לעבוד יותר טוב, הוא לא עובד טוב.

הבנתי הם יעשו את הבדיקה שלהם משרד הבריאות. אני חייב להגיד עוד משפט, א' נער הייתי וגם זקנתי, את המקרים האלה אני כל הזמן שומע לאורך 32 שנות שירות במד"א, שתמיד יש כאלה שלא מקבלים וכן מקבלים ולא הגענו,

כל מי שמחובר למערכת, בואו רק נדייק, מערכת הכוננים היא המגיבה הראשונה, היא לא פינוי והיא לא אמבולנסים, חלק מהאמבולנסים הפרטיים של מתנדבי מד"א או מתנדבי איוד הצלה נמצאים במערכת. אמר משרד הבריאות האפליקציה עובדת ב- 95%, יש באג של 5% זה יכול להיות חוסר קליטה יכול להיות מקומות, לפחות העידו החברים לא אני, שלכל תאונות הדרכים מגיעים חמישה אמבולנסים, זאת אומרת שהמידע כן זורם, להגיד לך שזה האופטימלי? לא אופטימלי, להגיד לך שבאמת פריסת האמבולנסים, אנחנו בסופו של דבר פועלים על פי חוק, ואנחנו מחויבים לתת שירות לכלל תושבי מדינת ישראל וזה האחריות שלנו, אנחנו לא פותחים בהסתכלות אם יש חברות פרטיות או אין חברות פרטיות, אנחנו מסתכלים על פי הנתונים, על פי זמני התגובה כמו שאתה ביקשת לקבל על בית שמש, ככה אנחנו עושים מעת לעת כל רבעון כמעט במד"א ובוחנים, וככל שיש אמצעים למד"א תקציביים, אנחנו כן משפרים כי זה חלק מהאחריות הסטטוטורית שלנו, זה לא שמישהו שואל אותנו. להגיד לך שזה אופטימלי? לא, כי נדרש פה תקציבים, אנחנו בירכנו גם על הקמת הוועדה ואנחנו שותפים מלאים, והכנסנו את כל הידע והניסיון שיש לנו לתוך הוועדה, לתוך הקריטריונים, תוך הסתכלות רחבה, הבאנו את כל הספרות מחו"ל שניתנת מכל הארגונים וכיוצא בזה, ואני מקווה, אתם יודעים מה אני מכיר את מדינת ישראל, הלוואי ש- 50% מההמלצות של הוועדה יתקבלו, כבר צעדנו עשר שנים קדימה, כי היום אנחנו בעשר שנים אם לא יותר אחורה, מהפעם האחרונה שקבעו את הסטנדרט של מדינת ישראל. אז קודם כל צריך לקבוע את הסטנדרט ובהתאם לזה יבוא החלטת מנהלים כמה המדינה מוכנה להשקיע, ואם בכלל לקבל את ההמלצה של זמני תגובה שיכול להיות שיגידו לא, אנחנו לא מקבלים אנחנו רוצים קצת יותר, ולכן יש פה מצב נתון עם חוסר תקציבי, ויש את הוועדה שאנחנו חברים בה, והפתיחות של משרד הבריאות בתוך הוועדה אפילו הפתיעה אותנו, שהם היו מוכנים, מה שפעם אתה יודע כל הזמן הסתכלו בפריזמה של הכסף,

אנחנו ניתן את ההמלצות, ואם המדינה תרצה לקבל תקבל, אם לא תחתוך איפה שהיא רוצה ופעם אחת היא תחליט מה הסטנדרט ל- 2023 ועד 2030 או עד 2040. אני ארצה לשמוע את נציגת האוצר שעולה בזום, היא לא הספיקה להגיע, לא היה הפגנה היום אבל בסדר. אני מתנצלת, הייתי היה שם חוסר תיאום וחזרתי למשרד. את מכירה את ההמלצות של הוועדה, האם את יודעת במסגרת הדיונים על התקציב האם הדבר הזה קיבל ביטוי, לא קיבל ביטוי? נמצא בפנים לא נמצא בפנים? ממה שאני מכירה לא עלתה דרישה ספציפית של משרד הבריאות בתקציב האחרון, יש דיון מקביל על תעריפי אגרות מד"א שמוכר, אבל חוץ מזה אני לא מכירה דרישה ספציפית תקציבית שלא נענתה. לא שלא נענתה, האם יש דרישה תקציבית, לשנות משהו מבחינת הפריסה של האמבולנסים שאת מכירה מול האוצר? לא שאני מכירה.

אני אומר שזה יצטרך לבוא לפה לוועדת כספים, בסדר הבנתי האתגר ברור. יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לפני שאנחנו מתכנסים לסיכום? אני אשמח, אם מדברים על הנושא של מהעולם וללמוד מהעולם, הזכרת שבניו יורק המצב קשה, עם כל זה שהמצב קשה, המצב קשה ששמה כל חברת אמבולנסים שרוצה לקבל רישיון חברה פרטית, היא מחויבת להתחבר למוקד הלאומי, ובמידה ויש אירוע, המוקד יודע המוקד הלאומי, שמה זה ה- 911 יודע להפעיל אותם ולחבר אותם. שמה יש מוקד אחוד בכלל. וזה דבר שגם יכול מאוד לתרום גם פה לשפר את הנושא הזה.

ורונן יודע הוא היה שותף איתי בעבודה לפני 20 שנה, לנסות לעשות מוקד אחוד שאצלנו עבד, אבל לצערי הרב. גם מד"א יכול להפעיל את זה, וישמחו לשתף איתו פעולה אם הם יחליטו שהם מרימים את השופר. בביתר עילית דרך אגב שהיה מוקד בפועל, לא מבחינה חוקית, פורמלית לא, אבל בפועל גם מד"א עבד דרך המוקד העירוני והכל עבד בסדר, המוקד היה 106 של העירייה, הפעיל את הכל, את המשטרה,

את הכבאות ואת האיחוד והצלה, ואת האמבולנסים של הצלה איחוד וכולם עבדו דרך זה והכל עבד בסדר. היה הצלה ירושלים. מה זה משנה, אבל זה עבד, זה עבד ובנינו גם מבנה דרך אגב יחד עם רונן, עשינו פרויקט אז עם מנכ"ל מד"א הקודם, בנינו מבנה שהיה אמור לאחד את כולם בסוף. השאלה אם משרד הבריאות רואה צורך לשלב את זה גם פה. אני הבנתי את הפנייה, זה לא הנושא אבל העלה את זה סגן מנהל בית החולים, אני אתייחס לזה. מועצה אזורית ערבה, עירית שחר כן. צוהריים טובים. צוהריים מצוינים. אני ממועצה אזורית ערבה תיכונה, אני עירית שחר מנהלת מחלקת הבריאות, באמת בשנה האחרונה התקדמנו הרבה בכל הנושא של הנגישות השירותים של הרפואה הדחופה, עם הפתיחה, הרחבה של נקודת ההזנקה של מד"א ל- 24/7, חשוב לי רק להדגיש ולציין שזה אמבולנס לבן, זה לא טיפול נמרץ. טיפול נמרץ הכי קרוב שיש לערבה התיכונה נמצא במלונות יום המלח, 40 דקות נסיעה, אני לא יודעת אם יש ביוטבתה איפה יש, הטיפול נמרץ היחיד שיש בכל הגזרה הזאת שזה גם אזור של גבול, וגם כביש 90, וגם תאונות וגם תושבים וגם עובדים זרים, וגם כל מי שחי פה או עובר פה הוא טיפול נמרץ צבאי, הוא לא טיפול נמרץ אזרחי, וטיפול נמרץ צבאי הוא הולך לפי סידור העבודה של הצבא ולא לפי סידור העבודה של האזרחים במדינה, והם נהדרים וטובים ומקצועיים ומצוינים ככל שיהיו, הנה כבר היום הטיפול נמרץ הלילה יוצא משירות, כי יש לו פעילות מבצעית. אז הפתרון של טיפול נמרץ אין לנו אותו פה וחשוב לנו לדייק בזה, גם ככה הערבה זה האזור הכי פריפריאלי במדינת ישראל במרחק מבית חולים, את המרחק לסורוקה לא נצליח לקצר לעולם, הוא עדיין ייקח שעה וחצי נסיעה, ובהעדר טיפול נמרץ זה רק מחמיר ומקשה להציל חיים. אבל הוסיפו אמבולנס כרגע לבן עם פרמדיק? לא לבן רגיל. לא, לבן רגיל, היה לנו טיפול נמרץ לחודש בעקבות הקורונה, ואחרי חודש לקחו. מה שהיה בתקציב הקורונה כאילו התוספת? כן. עכשיו משרד הבריאות, זה חלק מהדיונים שלכם בתוך ההמלצות הנושא הזה או שהוא גם שם לא נמצא? בוודאי, זה חלק מהפריסה. זה חלק מהפריסה בהמלצות שלכם, בסדר אז גם אתם תפעילו עלינו לחץ במסגרת דיוני התקציב, לראות איך הדבר הזה נכנס פנימה. מועצה אזורית תמר? דרך אגב, סופר פארם אתם צריכים להקים אצלכם, בית מרקחת אין אצלכם בתמר. אצלנו אין. יש כמה, יש בתכלת, לא בקניון החדש, בקניונית עין התכלת. בערבה אין סופר פארם ואין בית מרקחת. בהמשך לדברים שאודי אמר וגם של ערבה תיכונה, אני אגע בנקודה של תמר, הבעייתיות כשיוצא ניידת טיפול נמרץ לסורוקה או להדסה הר הצופים, בעצם אנחנו נשארים בלי אמבולנס עם כל אלפי המבקרים, אלפי נופשים שנמצאים פה, ולפעמים הסבב הזה לוקח אפילו מעל שעתיים, עד שלב הקריאה, עד שלב ההגעה, הפינוי החזרה. ערד לא יודע לתת תגבורת? אנחנו גם לזה התייחסנו כמעגל הזנקה שני. לא, כי זה אמור לקחת שעתיים. אבל ערד הוא מרחק של כמה

ערד מים המלח חצי שעה. לא יודע, אולי אני לא נוהג כחוק. זה ירידות, ואם אתה נתקע אחרי משאית בכלל. בל נשכח שיש את הפינוי והיטס, אומרים שכל המקרים שאכן מוזנק מסוק, המסוק מגיע ומקצר את הזמן, להגיד שהמצב משהו זה כמובן שזה נכון שהניידת למקרה השני והשלישי, אבל גזרת הערבה ידועה עם חוסר מתנדבים, אין בעיה עם לפרוס כלים, הבעיה עם מי שיחזיק את הכלים. ואני אסבר את האוזן, סיימנו קורס עכשיו שמאזור הערבה הגיעו ארבעה נציגים, ארבעה נציגים שגם עד שהם יוכשרו, אז הם יתחילו בריצת אמוק את הקורס, ועכשיו - - אני אשאל זה הרי אזור תיירות, בסוף כל מי שנמצא שם עובד שם, אף אחד לא גר שם, בסוף כמועצה אזורית, למה שלא תיקחו עובדי מועצה שיחזיקו אמבולנס לא פעיל, זאת אומרת אמבולנס תגבור במקרי חירום. שעובדי המועצה יחזיקו אמבולנס? כן, יחזיקו ברזל כן, תחשבו על זה, זה מה שאני הייתי עושה, דרך אגב ככה עשינו כשביתר עלית הוקמה.

אבל בסופו של דבר העובדים האלה הולכים הביתה,

אם אתה מחזיק אמבולנס באזור עם

לא אמבולנס פעיל כמו שהוא אמר, אמבולנס כונן, אמר את זה רונן, יש הבדל בין איש שזה העבודה שלו, קם בבוקר הוא בא, עושה משמרת 8 שעות, יורד הכל בסדר, אבל להחזיק לכוננות באזור אין לכם ברירה, אולי חלק מעובדי המלונות, אבל לעשות איזה שהוא הסדר, כי מה שאתה מתאר הוא באמת משהו שהוא גם פתיר, הוא לא לא פתיר. צריך לחשוב על זה, זה בעיה אני מסכים עם רונן, זה היחס של התושבים המאוד מאוד קטן. הוא אפס, מה זאת אומרת אין יחס, אין תושבים. תאמין לי הצענו, תאמין לי הצענו אפילו לעובדים של מצדה שיש שם תיירים כל הזמן להחזיק אמבולנס, על בסיס ארבעה חובשים שיש להם שם בנוסף לתפקידם ובנוסף,

לא, אבל זה מועצה צריכה לעשות. גם המועצה פנינו, הוא לא סתם אומר לך שצריך. ניסינו את כל הפתרונות היצירתיים שרק אפשר. אני מבין שאנחנו התכנסנו בזמן נכון לדיון המשך, אני אסכם את הדיון, אנחנו התכנסנו לדיון כי כרגע מגיע דיוני תקציב, ההמלצות נמצאות, למועצות האזוריות יש תפקיד מכריע בעניין הזה, דרך אגב למועצות האזוריות בכל מקום, כי בסוף ההחלטות מתקבלות בתוך דיוני תקציב וסוג דברים כאלה, ואכן יש משמעות מרובה לדיון עכשיו. אנחנו נשמח לראות את ההמלצות, לשמוע ממשרד הבריאות איפה הוא נמצא, אני מבין שכרגע זה לא בלופ של התקציב, אז נצטרך לראות בתיקונים בכנסת, זאת אומרת אני לא רואה, אני אומר לך בכנות, אני לא רואה את התוכנית הזאת מתקבלת כמו שהיא כרגע, כי הבנו מהאוצר כמו שאמרתי, אני רציתי לשמוע את המוזיקה שהאוצר לא מכיר את זה אפילו, זאת אומרת זה לא סיטואציה שהאוצר הוסיף 4 מיליארד שקל למשרד שקל למשרד הבריאות וזה לא נמצא בתוך אותם 4 מיליארד שקל, אז אנחנו נמצאים באיזה שהוא אירוע שהוא יותר מורכב, ולכן במקומות שאין כמו בערבה נצטרך לראות. אני מציע שאכן תעשו בדיקה בנושא של האמבולנסים הפרטיים, האם יש דרך לפתור אותה כי אני מבין שעיקר הבעיה כמו שהעלה אפי,

שהם לא תחת ארגון הצלה, איחוד הצלה, הצלה ירושלים, רונן יגיד לך את השמות אני כבר לא זוכר את כולם, הצלה איחוד, 360, 340. בקצרה כי אני רוצה להתכנס לסיכום, כן תציגי את עצמך. שלום, יסמין ארנון מלשרוב, מתכללת הבריאות באשכול גליל מזרחי, מייצגת את עמדת האשכול ואני התבקשתי בעצם לומר שקודם כל המענים לניידות הטיפול נמרץ אט"ן, אמבולנסים צהובים באזור הגולן הוא מורכב, וזמן המענה למיטב הבנתנו הוא ארוך. איפה בגליל? לא הבנתי, גליל מזרחי או גולן? גולן, אני מאשכול גליל מזרחי, אשכול גליל מזרחי יש בו 18 רשויות, מהגולן ועד גוש חלב, ונתבקשתי להציף את סוגיית כוח האדם, ולא בהכרח רק הניידות, אלא גם נושא של הכשרת כוננים וצוותים שעובדים בניידות עצמן, תודה רבה. אני מפנה את זה למד"א אם אתם יכולים, רונן, גולן הם מדברים על הכשרה, אני לא רואה סיבה שאתם לא תצאו שמה. אני לא מכיר בעיות של הכשרה אלא אם כן הם פנו להנהלת המרחב ולא קיבלו תשובה. אז אני מציע למועצה אזורית גולן ליצור קשר עם מד"א ואם יש בעיה בהדרכה, לא אמורה להיות בעיה, בעיה של הכשרה לא אמורה להיות. אני כן מציע ואמרת בצדק ש- 95% זה עובד ויש 5% שלא עובד, אבל יכול להיות שבאופן יחסי כמו שאמרתי, בגלל סגנון המציאות בגליל זה פחות עובד מאשר במרכז, בגלל הידע של האנשים והמעורבות, ויכול להיות שגם חלק מאנשי הצלחה, איחוד הצלה לא נמצאים, תבדוק את הנושא של אמבולנסים פרטיים אם יש דרך, אני לא אומר כי הנושא של הכשרה, אני מכיר את זה, אין לנו שום עניין שיגיעו אנשים שהם לא הוכשרו מספיק והם לא עוברים ריענון והם לא נמצאים, אז תעשו את הבדיקה שלכם על הפנייה שלו. אני אומר שוב, גם למועצה אזורית תמר וגם למועצה אזורית ערבה תיכונה, לכולם תהיו ערניים מולנו פה בדיונים שיתחילו מיד אחרי פסח, זה יתחיל יום אחרי יום העצמאות, מתחילים פה דיוני תקציב מסיביים שיימשכו כחודש ימים, תהיו ערניים אם זה יגיע לוועדת בריאות או לוועדת כספים תהיו ערניים, אני נמצא בוועדת כספים, גם החברים האחרים אני בטוח שישמחו לעזור בעניין הזה, שלפחות במקומות שיש ממש פער מהסיבות שמנינו. ואני שוב אומר לך, אני מציע למועצה אזורית תמר למצוא אנשים שיהיו כוננים במסגרת איזו שהיא עבודה שנמצאים שם, עשינו את זה כמו שאמרתי בביתר עלית, בתקופות שהיינו רחוקים מירושלים זה עבד מצוין,

זה לא משהו שהוא מטריד, כי בסוף זה מקרים נדירים, אתה אומר שאתה כבר פינית והאמבולנס השני לא הגיע ואתה לא יכול לחבור אליו ואתה צריך לפנות, מקרים נדירים אבל זה יכול לתת מענה לפחות לדבר הזה במקומות האלה,

הישיבה ננעלה בשעה 14:45.